התשע"ח-2018 (תיקון הגדרת משכורת לעניין מענק לנושאי משרה שיפוטית בפנסיה צוברת). הלשכה המשפטית, משרד האוצר. במסגרת התיקון שהבאנו לדיון בוועדה, ניתן מענק לפנסיה צוברת. המענק היה מחושב על בסיס

שהוגדרה במפורש במסגרת התיקון. בהגדרה של משכורת נכללו המילים "תוספת השתלמות". במסגרת ההכנה לדיון, כשאנחנו דיברנו על תוספת השתלמות, ההבנה שלנו הייתה שמדובר בגמול השתלמות כמו שעובדי מדינה מקבלים גמול השתלמות.

בעקבות פנייה של אחד השופטים לאחר התיקון, שיש במסגרת החקיקה סעיף שמתייחס לתוספת השתלמות ובו מדובר בעצם על הפרשה של המעסיק לטובת קרן השתלמות של העובד. זאת כמובן לא הייתה הכוונה.

היה גם בהסכם שלכם אתם? זה הופיע גם אצלנו בהחלטת שכר, בה דשנו בכל מילה ומילה והסברתם אותה כמה וכמה פעמים לפרוטוקול וגם לנו. זה הופיע גם בהסכם. מה העלות של זה. זה הופיע בהסכם אלא שאנחנו הבנו ואגב, כל החישובים - - - מה העלות של התיקון הזה?

העלות היא כ-35 מיליון שקלים על פני הרבה מאוד שנים.

אם נשאיר את המצב כמות שהוא, תפסידו 35 מיליון שקלים.

זו העלות הישירה. כמה ביחד? זה לא עניין של ביחד. השלכת הרוחב מדברת על עשרות, אם לא מאות, מיליוני שקלים כי על כל ההסכמים העתידים בין המדינה לעובדים, ככל שהרכיב הזה ייכלל במשכורת הקרובה כמענק,

אני מדבר על זה כבר זמן רב.

אם אני לא מאשר את זה, אם אנחנו עכשיו לא מאשרים את זה בוועדה, זאת יכולה להיות עלות של מאות מיליוני שקלים. כהשלכת רוחב, כן. זה מאוד מאוד משמעותי. לגבי ה-35 מיליון שקלים. זה לא שמחר זאת תהיה העלות. למה זה היה דחוף לכם עד סוף השנה האזרחית? אתה אומר שזה משהו שמתפרס.

יש מישהו שזה אמור לחול עליו בימים הקרובים? אנשים שפרשו כבר קיבלו את המענק. הייתה פנייה מאחד השופטים.

טעות סופר ואנחנו רוצים לעשות את זה כדי שלא ייווצרו טענות בהמשך. נציג השופטים. נציגות השופטים הארצית לא מתנגדת לתיקון. בנסיבות העניין אנחנו לא מתנגדים מטעמים של ניקיון כפיים. הבנו שכנראה הייתה טעות ולא הייתה כוונה לכך. על טעות משלמים. אתם נחמדים כי אולי אחר כך תקבלו מהם הטבות. בסדר. נציג הדיינים. מנהל בתי הדין הרבניים. אני מייצג את עמדת הנציגות של הדיינים. היה בינינו דין ודברים, עם מתן יגל, והנציגות הסמיכה אותי לומר שאם הם יבואו לקראתנו בצרכים אחרים של בתי הדין, חלק מהם כבר נפתר בכוחותינו, הם יסכימו ליישר קו. האמת היא שאני לא כל כך מבין אבל לא נורא.

אני לא מצביע., אני עובר לרגע לסעיף הבא, שינויים בתקציב. הישיבה ננעלה בשעה 10:35.